אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים בבחינת היערכות הממשלה למתן פיצוי בעקבות מבצע "מגן וחץ". חלק מהחברים ביקשו ממני לקיים את הדיון הזה. היינו צריכים לקיים אותו כבר קודם,